בוקר טוב. ישיבת ועדת הכנסת, היום יום רביעי, ל' בסיון התשפ"ב, ה-29 ביוני 2022, על סדר היום רוויזיות. נתחיל ברוויזיה הראשונה על החלטת הוועדה בדבר הקדמת הדיון בהצעת חוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה מעצרים) (שטח מחיה במיתקני שירות הביטחון הכללי) (הוראת שעה), התשפ"ב-2022, מ/1571 בכל הקריאות. הגישו רוויזיה חברי הכנסת אוסאמה סעדי ושרן מרים השכל. אני רואה שחבר הכנסת סעדי נמצא כאן. בבקשה. תודה אדוני היושב ראש. האמת היא שאני מאוד מאוד מתפלא על הצעת החוק הזאת, אדוני היושב ראש, אני מבין שאנחנו ביום האחרון ויש דברים שהם באמת מנסים לעשות ולסיים ועניינים דחופים. אנחנו הסכמנו על הרבה דברים להעביר ביום האחרון אבל כמובן שלא הסכמנו על החוק הזה. אני לא מבין מה הדחיפות בחוק הזה. הרי בג"ץ שטח המחיה, אדוני היושב ראש וחברתי רות, הוא מ-2017, לא מהיום, לא מאתמול ולא מלפני שנה או שנתיים. חמש שנים ואנחנו קיימנו כבר עשרות דיונים בוועדות השונות בבג"ץ שטח המחיה. כל הזמן המדינה ביקשה אורכות בבית המשפט העליון ובית המשפט העליון עם כל הביקורת נתן ואישר למדינה את האורכות האלה. הציגו תוכניות. תוכניות בינוי. אתה זוכר שיש תוכניות בינוי, לבנות במגידו, להרחיב ברמון ולהרחיב פה ושם על מנת הם יעמדו בפסק הדין שדיבר על 4.5 מטרים מרובעים כולל שירותים ומקלחת, שזה המינימום. אפילו את המינימום הזה מדינת ישראל לא מקיימת עד היום. אמרו שהגענו עכשיו ל-4 מטרים ועם התוכניות יגיעו ל-4.5 מטרים אבל אף אחד לא מערער על פסק הדין. פסק הדין ניתן בבית המשפט העליון פה אחד והוא לא מבחין ולא מבדיל בין אסירים פליליים לאסירים ביטחוניים. כבוד המשנה לנשיא בית המשפט העליון, השופט רובינשטיין, הלך וביקר אני יודע שהוא הלך וביקר בפועל - בכל בתי הכלא האלה, הפליליים והביטחוניים ונתנו את פסק הדין. באים היום במחטף, ביום האחרון, ורוצים להעביר חוק שמחריג את מיתקני השב"כ. בוקר טוב. למה ב-2017, ב-2018,

ב-2020, בכל הממשלות שהיו לא באו ונזכרו שאנחנו רוצים להחריג את מיתקני השב"כ? דווקא שם עם כל התנאים הקשים - ואני מדבר על עצורים יהודים וערבים,

ובתנאי חקירה ובתנאי כליאה הכי קשים, דווקא שם רוצים לצמצם את שטח המחיה? לכן אדוני היושב ראש, אני חושב שאת החוק הזה צריך למשוך ולא לעשות בחופזה וביום האחרון. ממילא יש בחירות, תיבחר כנסת, תיבחר ממשלה ואז יבוא החוק הזה, אבל למה מחטף ביום האחרון? תודה רבה חבר הכנסת אוסאמה סעדי. אני לא מתווכח כרגע במהות אבל יש חבילת חוקים שיש הסכמה בין הקואליציה לאופוזיציה ואני מחויב להם. חבר הכנסת סעדי, אנחנו נעבור כעת להצבעה על הרוויזיה. מי בעד קבלת הרוויזיה? 1. מי נגד?

הצבעה הרוויזיה לא נתקבלה הרוויזיה לא התקבלה. רביזיה על החלטת הוועדה בדבר קביעת ועדה לדיון בהצעת חוק להתמודדות עם תופעת דמי החסות (תיקוני חקיקה), התשפ"ב-2021 (פ/2463/24), של חה"כ רות וסרמן לנדה. אנחנו עוברים לרוויזיה על החלטת הוועדה בדבר קביעת ועדה לדיון בהצעת חוק להתמודדות עם תופעת דמי החסות (תיקוני חקיקה), התשפ"ב-2021, פ/2463/24 של חברת הכנסת רות וסרמן לנדה. ההחלטה הייתה כי הצעת החוק תועבר לדיון בוועדת החוקה,

ומשפט.

ואני רואה שגם הביאה כוחות נוספים לסיוע. לא סתם כוחות סיוע אלא זה הכוח לסיוע.

אני אומר שזו העמדה הבסיסית שלי ותכף נראה. הבאת לכאן את מירב בן ארי. קטונתי. אני רק אסביר את המורכבות של החוק. החוק שאני הגשתי הוא מורכב וגדול. המטרה היא ובדקנו את זה לפי התקנון שהוא יפוצל. חלק אחד עוסק בהגדרה של מה זה פרוטקשן והוא באמת בהמשך ילך לוועדת החוקה כי שם עוסקים בהגדרה של חוק. החלק השני עוסק במשהו הוא פר אקסלנס ביטחון פנים וזה הכפפת חברות האבטחה הפיקטיביות שכאילו על אלוהים יודע מה ובעצם סוחטים מאנשים, מחקלאים, מעסקים וכיוצא בזה, להכפיף את זה לפיקוח של משרד לביטחון פנים שיש לו אמצעים לפיקוח, במקום למשרד המשפטים כי אנחנו רואים מה קורה. הייתה הסכמה שבעצם ההגדרה צריכה ללכת לחוקה והעניין של חברות האבטחה ילך לביטחון פנים. המורכבות היא שהחוק הזה צריך להתפצל. על פי התקנון זה בסדר גמור לעשות את זה.

בגלל שזה רלוונטי יותר מהר לעסוק בהכפפה של חברות האבטחה, אני רוצה שזה יתחיל לא בחוקה כי ההגדרה אלוהים ישמור מתי היא תגיע מבחינת הממשלתית אלא בחברות אבטחה שכבר יצא תזכיר חוק על ידי משרד לביטחון פנים. יפוצל החוק גם בוועדת ביטחון פנים. זה פרקטית מאוד נכון שזה יהיה בביטחון פנים. אני רוצה שזה יעבור לוועדה לביטחון פנים. אני בעד הרוויזיה של רות. הצבעתי. נעבור להצבעה. מי בעד הרוויזיה? מי נגד? מי נמנע? הצבעה הרוויזיה התקבלה. הרוויזיה התקבלה.

את יכולה. יש אישור. אושרה העברה לוועדה לביטחון פנים.

הישיבה ננעלה בשעה 11:38.